היום יום ראשון, 4 ביולי 2021, כ"ד בתמוז התשפ"א. יש לנו שלושה נושאים על הפרק. אני חייב לומר שהצעות החוק שאנחנו הולכים לדון בהן היום אין מקומן בוועדת הכספים, אך יחד עם זה, בגלל שלא הוקמו ועדות אחרות בכנסת, אנחנו עושים כאן שירות כדי לא לתקוע את החקיקה. כאשר יקומו הוועדות הרלוונטיות אז הצעות החוק הבאות שקשורות לתחומים שנדון בהם יחזרו בחזרה לביתם. לוועדת הכלכלה.

במקרה הזה יש שלוש הצעות חוק שקשורות לוועדת הכלכלה. הצעות החוק האלה נועדו, שתיים מהן, להאריך את הוראת השעה עד סוף השנה, והצעת חוק נוספת בעניין תכנון משק החלב אמורה להוריד את מחיר המטרה לחלב הגולמי וכך להוזיל את המחירים של מוצרי החלב והחלב עצמו לצרכן. אני מבקש מחברי הוועדה, גם מן הקואליציה וגם מן האופוזיציה, להגיש הסתייגויות מהותיות שקשורות להצעות החוק הללו. הגשנו כבר הסתייגויות, אדוני היושב-ראש, למזכירות הוועדה. אני מקווה שהדיונים שהיו בשבוע שעבר, שהיו ענייניים, שקשורים למהות החוקים, יימשכו גם השבוע. אני חייב לומר שתקיעה של הצעות החוק שנדון בהן היום משמעותה פגיעה בשירותים שאזרחים מקבלים בנושא התחבורה ובעיקר בנושא החלב, כי אנחנו רואים את עליית המחירים כמעט בכל מוצרי הבסיס. לכן אני מבקש ומקווה שנוכל לעשות את זה מהר, ענייני ולהכין את הצעות החוק האלה לקריאה שנייה ושלישית למליאת הכנסת. יש הצעות לסדר? ההסתייגויות שהגשנו לא מודפסות ולא מופיעות בטבלט. אפשר לראות אותן? צריך לנמק אותן. אפשר להכניס אותן לטבלט, אין בעיה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. יש לי פה את ההסתייגויות, אגיש אותן. יש לי הצעה לסדר יום. אני ח"כית חדשה ואני מרגישה שמתייחסים אליי כאל חותמת גומי. מגישים לנו הצעה לסדר היום זמן קצר לפני הדיון, אבל עוד יותר מכך הבעיה הגדולה יותר היא שהבוקר אנחנו מקבלים את חוות הדעת החשובה מאוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מתי מצפים שנקרא אותה? אני מחזיקה מעצמי אישה חכמה שיודעת אי-אלו נושאים אבל לא את כל הנושאים בעולם אני מכירה ויודעת, וחלק גדול ממה שעולה היום אני לא מכירה ויודעת. אני רוצה להתכונן ולהגיע כפי שצריך לדיון ולדעת על מה אנחנו דנים, ולא סתם להרים אצבע אלא באמת להתייחס לדברים. הציבור שלח אותי כדי שאני אקרא את הדברים. היום ביום הדיון העבירו לי חוות דעת שאני אמורה לקרוא אותה. מתי קיבלנו אותה? במוצאי שבת. הבוקר. אני גם מקטרת אבל יש לי גם הצעה. אני מבקשת, אני לא באה לממ"מ בטענות אלא הטענה היא איך הדברים נראים כי זה כבר לא פעם ראשונה. אני יושבת בוועדת הכספים כבר זמן מה וזה קורה כל פעם מחדש. אפשר לעשות סדר יום חודש מראש,

לתת לנו שבוע מראש את החומר. אני מצטערת, אתם מחייכים לעצמכם אבל מצופה מאיתנו שנדע על מה אנחנו מצביעים, אלא אם כן תגידו לי שלא. אני רוצה לדעת ולקרוא כפי שצריך את כל החומר, אקרא כל סעיף וסעיף ואדע בדיוק על מה אני מצביעה. במצב היום אני לא יכולה, אני מגיעה לא מוכנה, אני מקבלת חוות דעת שעוד לא קראתי אותה. בעיניי זה לא תקין, זה לא נכון, זה לא נהלי ממשל נכונים. אז אני פונה אליך, היושב-ראש, ומבקשת שנקבל חוות דעת זמן מספיק לפני הישיבה, שלושה ארבעה ימים קודם, לא ביום הדיון, לא חצי שעה קודם. קודם כול, בעולם האידיאלי גם אני רוצה להתנהל כך, שאנחנו נקבל סדר יום שלושה שבועות מראש, שנדע לתכנן ולעשות את הדברים, כדי שבאמת נוכל ללמוד כפי שצריך. אבל הממשלה הזאת קיימת רק שבועיים אז אין שלושה שבועות בשביל להגיש סדר יום, זה דבר אחד. דבר נוסף, ברגע שמתפרסם סדר יום הוועדה, כל הוועדות בכנסת מקבלות הרבה מאוד חומר מהרבה מאוד גורמים. אני לא יכול להגיד לגורמים החיצוניים וגם לגורמים בכנסת: תגישו לי את חוות הדעת שלכם עד תאריך כזה וכזה. אני מצפה שיגישו ככל שהם מוכנים. מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוא לא חוות דעת, זה מסמך של הממ"מ, שכך צריך להתייחס אליו. מחקר, לא חוות דעת. לא משנה, בכל זאת זה חומר שאני אמורה לקרוא. גם אני קיבלתי את זה רק הבוקר, גם אני נמצא בדיוק במצב שלך. לצורך זה נועד הדיון על הצעת החוק. אנחנו נלמד על הצעת החוק וניתן גם לממ"מ להציג את המחקר שלהם, ויש גם חוות דעת נוספות. שוב אני אומר,

שלוש הצעות החוק שאנחנו הולכים לדון בהן היום מקומן לא בוועדת הכספים. אנחנו כרגע עושים את זה על מנת לא לתקוע חקיקה ולא לפגוע באזרחי ישראל, זה חייב להיאמר.

אני לא חושבת לרגע שאתה שונה ממני. אני רק אומרת שלא יכול להיות שאנחנו נדון כאן ולא נוכל להתייחס אל מה שהממ"מ העביר. כבר אמרת את זה. לכן חשוב, אני מפנה את תשומת הלב שלא נקבל את החומר יום לפני, חצי שעה לפני. מה את מצפה, שברגע שאני מקבל את זה יום לפני לא אפיץ את החומר? התוקף של החוקים האלה,

פג לפני חצי שנה, אז אפשר לקבוע את הדיון ליום שלישי ולא להיום כדי שלפחות אצליח לקרוא. ביום שלישי יש סדר יום אחר.

זה אומר שאת מצפה ממני שאם גורם כלשהו שולח איזשהו מסמך יום לפני הדיון אז אני אדחה את הדיון בכל פעם? זה גם לא הגיוני. אבל זה לא כל גורם, זה הממ"מ. יעל רון בן משה, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. לאחר ששמעתי את דבריך רציתי להתבטא מייד לאחר מכן כי זה קשור לנושא שעליו דיברת, אז אני מתנצלת אם קטעתי את רצף הדיון. אני חוזרת לנקודה הראשונה שלך. אני חושבת שאתה צודק מאוד, טוב היה אילו הדיונים היו מתקיימים בוועדת הכלכלה. כולנו מסכימים שאנחנו רוצים מינהל תקין. ועדת הכלכלה היא ועדה משמעותית. טוב היה אם הייתה קמה במקביל לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היא חשובה לא פחות, בטח חשובה לציבור בשנה שלאחר הקורונה. מאות חוקים ותקנות ממתינים לדיון שם. אני שמחה שאתה אומר שמעתה כל נושא נוסף בחוקים, בתקנות ובצווים הללו יידון בוועדת הכלכלה שתקום במהרה. טוב שזה כתוב בפרוטוקול, טוב שהחברים האחרים שומעים את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי,

תודה רבה. אני רוצה להצטרף לדבריה של חברת הכנסת יעל רון בן משה. אני מבין שיש דברים שהם דחופים יותר ויש דברים שהם דחופים פחות. כשיש דברים שהם דחופים, כמו תוקף של חוק שעומד לפוג, צריך לעשות הכול ולהביא אותו לאיזו ועדה שיש, זה מובן. גם אם אנחנו חולקים על זה או לא, זה מובן וזה דבר שאולי נכון לעשות. אבל כשאנחנו מביאים היום לכאן את התיקון לחוק משק החלב, זה לא דבר שאמור להגיע עכשיו. יש לו מספיק זמן. אין שום סיבה לדון עליו בלחץ הזמן הזה. אני רואה פה את היועצים המשפטיים של ועדת הכלכלה, שאני מעריך אותם מאוד. אני חושב שהם גם צריכים לתת את העמדה שלהם, האם ראוי להביא הצעות חוק לא בוערות לוועדת הכספים ביום כזה. אפשר להשאיר אותה עוד שבוע, ייכנס יושב-ראש ועדת הכלכלה, אנחנו מקווים שזה יהיה מיכאל ביטון. היינו מקווים שזה יהיה לאופוזיציה, אבל מכיוון שזה לא האופוזיציה אז לפחות זה מיכאל ביטון, שהוא אדם ראוי והגון. לכן אני חושב שצריך גם אל תגמרו לו את העבודה,

תשאירו לו קצת עבודה, אנחנו לא צריכים לגמור הכול בשבוע אחד, יש לנו מספיק לעשות. אני מבקש שגם היועצים המשפטיים ייתנו את הדעה בנושא הספציפי הזה של משק החלב. את הצעות החוק שעוסקות בהארכת תוקף אני מבין, אבל שאר הדברים, משק החלב זה רק דבר אחד ואני מאמין שיגיעו לפה עוד נושאים עד שיוקמו הוועדות. אשמח לקבל את הדעה שלהם. רק אציין שזה לא מה שאמרתי. התחלת בזה שזה היה צריך להיות בוועדת הכלכלה. אבל אני מאמין שאת מצטרפת אליי כי באתי בשביל מיכאל ביטון. ינון, אני מסכים אתך שטוב היה אם כל הצעות החוק הללו, כולל בעניין משק החלב, היו נידונות בוועדת הכלכלה, זה מקומן. יחד עם זה, נושא חוק החלב, אם לא נעביר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית אז מחירי המטרה שייקבעו לרבעון השלישי יהיו יקרים יותר ממה שהם יכלו להיות. נדבר על זה כשנדון בהצעת החוק ואוכיח לך שזה לא נכון.

לכן זו הדחיפות. נגיע להצעת החוק ונדבר. שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ההצעה שלי לסדר היא קודם כול שאנחנו עובדים קשה מאוד כדי להשאיר אתכם כאן בכנסת ולעכב כמה שיותר את העבודה כדי שתעשו פחות נזק במשרדים, אז תתחשבו בעבודה הקשה שלנו ותביאו לכאן את ההסתייגויות שהכנו. לכל הצעת חוק אנחנו מכינים המון הסתייגויות. אין בעיה, תקבל את ההסתייגויות שלך. בהמשך להערתך, זה כבר מופיע. אתה רואה איך אנחנו עובדים מהר? כל הכבוד. תגיד לנו רק מה סדר הדיון. הצעת החוק הראשונה היא רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, אחר כך פקודת התעבורה ואחר כך חוק משק החלב. סדר היום פורסם. בסדר גמור, תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. היום אני מדלג בין ועדת הכספים לבין ועדת החוקה, חוק ומשפט. אתחיל בעוד בשורה מרה מסוף השבוע: עוד רצח ועוד רצח, שני קורבנות, בחורים צעירים, האחד בנצרת והשני שנפגע אתמול בלילה ונפטר הבוקר, נער בן 17 מכפר קאסם. המספר עולה, אנחנו מגיעים כמעט ל-60 קורבנות מתחילת השנה. הדברים האלה נוגעים לחיי בני אדם ואני לא רואה שאנחנו מתעסקים בזה בכנסת. לעומת זה אנחנו מתעסקים בוועדת החוקה דנים בחוק הנורבגי ואני לא רואה שהוא עוזר, לא לקואליציה ולא לאופוזיציה. אני מצטרף לחבריי שאמרו שאי הקמת ועדות קבועות וראיתי שחברי אזולאי הגיש הצעה דחופה על העניין הזה של אי הקמת ועדות קבועות מפריע ומטרפד את עבודת הכנסת. הפורום הטבעי לדון בהצעות החוק האלה הוא ועדת הכלכלה. למה לא מקימים ועדת כלכלה? למה לא מקימים ועדת פנים? למה לא מקימים את שאר הוועדות?

אני באמת לא מבין. לכן שולחים את זה אליך, אדוני היושב-ראש, אתה מקיים דיונים ביום ראשון בכדי שנדון בהצעות חוק כאלה. הצעת החוק הראשונה על ענף הרכב היא הצעת חוק חשובה מאוד, שנים על גבי שנים. אני מבין שהיו בחירות אבל מה זה קשור למשרדים? זה משרד, זה אנשי מקצוע, זה לשכות משפטיות שאמורים ואמונים לעשות את התקנות האלה בענף חשוב מאוד כמו ענף הרכב. גם באגרות, אדוני היושב-ראש אגרת הרכב בישראל היא מן הגבוהות ביותר בעולם, אתה יודע את זה. אני וחברי אחמד טיבי, שהוא החבר הקבוע בוועדה והוא נמצא בחו"ל לצורך דחוף, הוא נסע בסוף השבוע, הגשנו הצעת חוק כאשר שר התחבורה היה ישראל כץ. אמרנו: בואו נוריד את זה. כל העניין של הגובה בלי קשר לסוג הרכב גם הוא בעייתי. לכן חשוב מאוד שנקיים את הדיון אבל היה חשוב ביותר לקיים אותו בפורום הטבעי ולא כאן. היום זה לא יום צום אז אם אפשר להביא לנו מים. ביום ראשון שעבר היה יום צום אבל לא כל יום ראשון הוא יום צום. ינון, אחרי החגיגה שהייתה באותו יום טמיר איבד כבר את כל הקצבה. אני מסכים אתך בנושא משרדי הממשלה ואני מקווה מאוד שבממשלה הנוכחית משרדי הממשלה ינוהלו בצורה טובה יותר ושהחוקים והתקנות יגיעו בזמן ולא יהיו תלויים בשום דבר אחר. אדוני היושב-ראש, אני שמח לראות כאן את היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה. אני חייב לומר לך, הוא האליבי שלי להצעה לסדר שלי. יש כאן שתי הצעות חוק שהממשלה אומרת שהיא צריכה להעביר דחוף. הייתי חבר בקואליציה כשהנושאים האלה באו לדיון בוועדת הכלכלה. יעיד היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה ששם אני צעקתי והשתוללתי ועיכבתי כי שתי הצעות החוק האלה הן שאריות של שלטון מפא"י והמונופולים שעדיין קיימים במדינת ישראל ושל שיטות החלוקה של המאפיה,

אני אומר את זה עכשיו לא כחבר באופוזיציה. יעיד היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה שאמרתי את אותן מילים בוועדת הכלכלה, כשדיברו על מועצת הלול ועל החלוקה הזאת לחבר'ה, ועל נושא הרכבים עם תעודת המקור כשדיברו על איך היבואנים עושים את זה. אפשר להוציא את הפרוטוקולים ולראות. אנחנו רגילים שבמליאה מוציאים פרוטוקולים ורואים מה אמרו בקדנציה הקודמת. אני מציע שיוציאו את כל מה שאמרתי בקדנציה הקודמת. לשם מה? אתה אומר לנו, אנחנו מאמינים לך. אני רוצה להסביר. הניסיון להעביר כאן את שתי הצעות החוק הללו בגלל שיש לחץ של זמן ולגנוב, זה באמת הרבה יותר מורכב, אלכס, ועזוב קואליציה ואופוזיציה. המשמעות של החוקים האלה ליוקר המחיה באמת דרמטית, זה לא רק משמעות סמלית צדדית. משבר החמאה, משבר הקוטג' וכן הלאה, כולם תוצאה של אותה צורת חלוקה של החלב.

סתם כאנקדוטה, מועצת החלב יש לה סמכות מעל לשר החקלאות. אם שר החקלאות נותן לה 2 מיליארד ליטר לחלק בשנה, הם מחליטים לחלק 1.5 מיליארד ליטר וזה מה שקורה. מועצת החלב היא ההתאגדות של אותו גוף. נכון שהיושב-ראש של מועצת החלב הוא נציג שר החקלאות אבל בסוף זו התאגדות של אותם גופים שעושים את החשבון שלהם, והמשמעות שלו מתבטאת בכיס של כל אזרח ואזרח. אני זוכר את עמיתך עודד פורר מגיש הצעות בדיוק על הדבר הזה, עם ספר שלום, לעצור את המציאות הזאת. גם בענף הרכב החיוב על יבואנים זעירים להביא תעודות מקור והמאפיה שעושות חברות הרכב ביחד עם היבואנים, כי הם מביאים את רוב הרכבים, לא להביא תעודות מקור, הופכת את היבואנים למי שעוסקים רק ברכבי יוקרה, כפי שאמר אוסאמה סעדי. יש כאן נושאים הרבה יותר מהותיים ולא די לדון בהם כמה שעות וללכת. אז או שתקים תת-ועדה שתדון על זה יומיים שלושה,

צריך לשמוע את היבואנים, לשמוע את מועצת החלב ולשמוע את האזרחים שסובלים מן המחירים האלה. היה לנו את משבר החמאה, היה לנו את משבר הקוטג', היו לנו כאן משברים אמיתיים שמדינת ישראל עברה. הצעות החוק החדשות מתעלמות מזה, כלומר הן לא באו לתקן, הן לא באו לשפר את המצב. פשוט מקבעים את הוראות השעה שמהן כולנו סבלנו. יבואן רכב לא יכול להביא רכב בלי תעודת מקור ולא יכול לקבל תעודת מקור, ואותו סיפור בחלב מועצת החלב מחליטה לחלק פחות ליטרים, ויש פחות ליטרים, ואז יש משבר ברשתות השיווק ולא מגיעים חלב וביצים. הדבר הזה לא יכול לעבור בחטף, עם כל הכבוד לפקידים שבאים אליך ואומרים: "תשמע, אם עוד יומיים זה לא יקרה מחירי החלב יעופו למעלה".

הסיפור הזה הוא שאנחנו נותנים גיבוי לאותן כנופיות סלח לי שאני מתבטא כך שמחלקות בינן לבין עצמן. פגשתי לוביסטים מכל הכיוונים שבאו להיפגש איתי בניגוד לישראל ביתנו שלא פוגשים לוביסטים אני כן פגשתי אותם.

רק לשמוע אותך, איך כל אחד מסביר איך השני גונב אותו, אתה מבין לבד שמדובר פה בקרטל. לדעתי אסור לנו לתת לדבר הזה לעבור כפי שהוא. צריך להיות אינפוט של הכנסת. אני אומר את זה עכשיו לא כחבר אופוזיציה, אני אומר לך את זה באופן אמיתי. צריך להיות אינפוט בשביל שהמאפיה הזאת תיפסק. יכול להיות שחלק מן הדברים שאתה אומר יש בהם אמת, אבל אי אפשר לצפות לפתרונות משמעותיים ומהפכניים כאלה בשבועיים שלושה מאז שהממשלה קיימת. מה שעומד לנו פה על הפרק זה הארכת הוראת שעה לחצי שנה כדי לא לתקוע את התהליך. במקביל כמובן משרדי הממשלה לקראת ההארכה הבאה אני מקווה שהיא לא תקרה יבואו עם הצעות חוק שאמורות לפתור את כל הבעיות, אם נכון מה שאתה ציינת, ונתקדם. אבל להפיל עכשיו ולהגיד שכל הצרות שקיימות בשוק הרכב ובשוק החלב הן בחוק הזה זה לא הכי מדויק. לכן אני שוב רוצה למסגר את הדיון. מה שעומד כאן כרגע על שולחננו הוא הארכת תוקף הוראת שעה לחצי שנה בלבד. זה לא מנציח את המצב, זה לא מקבע את המצב, זה רק לחצי שנה. ואם ניקח בחשבון שמצב העניינים שבו אנחנו נמצאים היום קיים כבר שנים רבות אז אני חושב שמן הראוי לתת לממשלה החדשה זמן, לפחות חצי שנה, כדי לנסות לבחון את הדברים. איך נהיה בטוחים?

אציע לך הצעה פרקטית. אגיד לך איך נהיה בטוחים, פשוט מאוד: הוראת השעה הזאת היא רק לחצי שנה. בעוד חצי שנה היא פוקעת. אז יבואו בעוד ארבעה חודשים, יגידו שהממשלה החדשה עובדת על זה ויבקשו להאריך את הוראת השעה

אני מבין שהרצון שלכם הוא לא לתת לקואליציה אפילו דקה של קרדיט אבל אני חושב שתוך שבועיים אי אפשר לעשות את זה. אגב, אגיד לכם בכלל לגבי התאריך הזה, 6 ביולי. כמות הוראות השעה שפוקעות ביום הזה היא פשוט בלתי נתפסת. למה זה קורה? זה קורה כי הממשלה הקודמת לא טיפלה בשום דבר ורק הדביקה עוד ועוד פלסטרים. אי אפשר לצפות מממשלה חדשה - - - לא,

זה קורה בגלל שיצאנו למערכת בחירות. ביבי נתניהו. שר הביטחון שלך. - - - הצעה פרקטית בנוגע לחלב: שבהצעת החוק נוציא את מועצת החלב מן העניין וניתן לשר החקלאות, שהוא לא מן המפלגה שלי, את הסמכות לחלק את מכסות החלב בלי מועצת החלב. כשנגיע לחוק אתה תופתע. אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק הראשונה: הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021. אני מגישה את ההסתייגויות שלנו להצעת החוק הראשונה. אגב, אנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות של כל יתר הסיעות. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לתת לכם רעיון אבל אם כל כך הרבה הוראות שעה פוקעות ב-6 ביולי, במקום להגיש כל הצעת חוק בנפרד תגישו הצעת חוק אחת. אפשר להאריך את 6 ביולי על מנת שנספיק, להאריך את היום

חברים, אני רוצה לעבור לדיון בהצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021, מ/1418. מי נציגי המשרדים? בוקר טוב. אני עו"ד חוה ראובני מן הלשכה המשפטית במשרד התחבורה. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב הוא חוק של 253 סעיפים, שמסדיר עשרה עיסוקים שונים בענף הרכב, הסדרה חדשה ומודרנית משנת 2016, שפתחה במידה רבה תחרות ועשתה שינויים דרמטיים. עומדת לפתוח. עוד לא פתחנו שום דבר. החוק עבר בשנת 2016 והוסיף יבואנים ישירים, יבואנים עקיפים, יבואנים זעירים והרחיב את הייבוא האישי. אנחנו עדיין עוקבים. אנחנו יודעים שלא כל המטרות הושגו ויש תיקונים ושיפורים. אלה דברים שנמצאים אצלנו בעבודה, לעשות שינויים בחוק גופו. יחד עם זאת, לא זה מה שנמצא על סדר היום. מה שנמצא על סדר היום הוא נושא התקנות למימוש החוק. חוק של 250 סעיפים, עם עשרה עיסוקים, הצריך קביעה של מאות רבות מאוד של תקנות כדי להסדיר את התנאים המפורטים בכל אחד מן העיסוקים הללו.

את מדברת על חוק שהוא כל כך חשוב, עם יבואנים, עם תחרות,

אנחנו מדברים רק על תקנות. בלי תקנות אי אפשר ליישם את החוק, נכון? תרשה לי, זה בדיוק מה שאני מסבירה. אנחנו מבינים את זה, תאמיני לי. חבר הכנסת סעדי, בואו ניתן לנציגי המשרד להציג את הצעת החוק. אגמור להסביר ואם יישארו שאלות אני מבטיחה להשיב. אנחנו עובדים ועבדנו על תקנות. יחד עם זאת, במצב שיש תקופת בחירות חלק גדול מן הזמן מאז שהחוק עבר אי אפשר לעשות התייעצויות שרים, יש מגבלות על חקיקה בתקופת בחירות, יש פגרת בחירות, יש מגבלות של ממשלת מעבר. יושבים אצלנו במגרות מוכנים כמה סטים של תקנות. ברגע שיושלם מהלך הכניסה לממשלה החדשה יוצגו לשרה כל הנושאים שהיא עכשיו לומדת ויתחילו להניח אותם ולהריץ אותם קדימה. בינתיים המצב הוא, כשהחוק נחקק, מכיוון שהיה צורך בתקנות ליישומו, נקבע בסעיף 247 שצווי הפיקוח ההיסטוריים שהסדירו את הענפים האלה יעמדו בתוקף כאילו היו תקנות לחוק כל עוד לא נקבעו הסדרים אחרים. בתוך צווי הפיקוח האלה מדובר בארבעה צווי פיקוח נמצאים התנאים למתן רישיונות. החוק קובע למשל שאי אפשר להפעיל מוסך בלי רישיון, שאי אפשר להיות מנהל מקצועי של מוסך בלי רישיון. אבל כדי לתת רישיון צריך תנאים שקבע השר. למנהל אין סמכות לתת רישיונות אם אין תקנות, וכל עוד אין תקנות צווי הפיקוח הם התקנות. צווי הפיקוח האלה פוקעים מוחרתיים. אם צווי הפיקוח האלה יפקעו מוחרתיים המשמעות היא שאי אפשר יהיה לתת רישיונות למקצועות בענף הרכב, לא למוסך ולא למנהל מקצועי של מוסך ולא לשמאי רכב ולא לייצוא רכב, בסדרה של נושאים. פשוט השוק ישותק, לא נוכל לתת רישיונות.

לא ישותק. אנשים לא יצטרכו רישיונות. הם יהיו עבריינים, הם יפעלו בלי רישיון, כי החוק אוסר על פעילות בלי רישיון בסעיף מפורש, זה עבירה פלילית.

הם לא יוכלו לקבל רישיונות.

הקיימים קיימים. אנשים שלומדים, אנשים שמכשירים את עצמם, אנשים שמשקיעים בהקמת שירותים וכולי לא יוכלו לקבל רישיון. בין כה וכה לא ייכנסו לקרטל של חברות הביטוח. מי שיצטרכו לחדש רישיונות לא יוכלו לעשות את זה. לנו לא תהיה סמכות לתת להם רישיונות ולהם יהיה אסור לעבוד בלי רישיון. הם לא יוכלו לפעול. לא נוכל לחדש את הרישיונות שכבר ניתנו. לכל הדבר הזה אין שום קשר לבקשה הזאת, לאפשר להאריך את הרישיונות האלה בעוד תקופה, שנוכל להשלים את הליך התקנת התקנות שנתקע, ואין לזה שום קשר לשאלה של ההסדרים המהותיים. נביא את התקנות ונדבר על התוכן שלהן. בוועדת הכלכלה. בוועדת הכלכלה, שאני בטוחה שתוקם בקרוב. ההסדרים לגופם יידונו שם וכל ההערות. נתקן את החוק אנחנו מכינים תיקון לחוק מתוך הלקחים מן ההפעלה שלו בארבע השנים האחרונות. יהיו הערות לתיקונים שאנחנו מציעים והם יידונו. בשלב הזה אנחנו בסך הכול מבקשים לאפשר לנו לתת בחודשים הקרובים רישיונות לגורמים שפועלים בענף. למעשה זה מהות הבקשה שמונחת על שולחן הוועדה.

התייחסות של חברי הכנסת, בבקשה, אוסאמה סעדי. כשאני שומע את היועצת המשפטית אני נהיה מודאג יותר. החוק הזה באמת חשוב ביותר ועושה מהפכה בתחום ענף הרכב. תראה איזה תחומים: ייבוא אישי, רישוי עסקים, רישוי מוסכים, מנהלי מוסכים כל הדברים האלה. מ-2016, ואנחנו היום ב-2021. אם היית בוועדת החוקה היית יודע כמה חוקים לא נכנסים לתוקף רק בגלל שאין תקנות. אז כל החוק הזה, המהפכה הגדולה בענף הרכב לא שווה כלום כי אין תקנות. לגבי התקנות אומרים שבמשך שנתיים לא הייתה ממשלה, היו ממשלות מעבר וכן הלאה, אבל עכשיו תראה מה קורה. עכשיו רק יביאו את התקנות לוועדת הכלכלה, ובוועדת הכלכלה צריך לדון בתקנות האלה. אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, באמת, כי אכפת לי, כי אנחנו לא רוצים סתם להתנגד, כי זה לטובת האזרח, אז דוחים את זה עוד ועוד. מה אתה מציע לעשות עכשיו? לא להאריך את זה? הם יביאו את התקנות לוועדת הכלכלה. מתי נאשר את התקנות האלה?

אלכס, תרשום אצלך, התקנות האלה והחוק הזה לא ייכנסו לתוקף עוד שנים רבות כי יש אנשים שלא רוצים שהחוק הזה ייכנס לתוקף. אגיד לך מה אני מציע: היו דיונים על זה עם יושב-ראש ועדת הכלכלה הקודם ועם אנשים במשרד התחבורה. היו גם דיונים עם יבואני הרכב בוועדת הכלכלה, גם היבואנים הזעירים, גם היבואנים של הייבוא האישי וגם היבואנים הגדולים. יש שלוש ארבע הערות שהן מוסכמות, לפחות פה בבית הן מוסכמות. אני לא יודע אם הן מוסכמות על הפקידות המקצועית אבל הן מוסכמות על כל חברי הבית, קואליציה ואופוזיציה, קואליציה קודמת, אופוזיציה של היום,

את ההערות האלה יש להטמיע בתוך החוק, זה הכול. יש כמה הערות: גם להעלות מ-20 ל-60 רכבים, גם נושא תעודת המקור. יש כמה הערות שהן מוסכמות. את ההערות האלה תכניסו פנימה, אל תחכו לתקנות. לא ביקשתי עכשיו לתקן את הכול, לא ביקשתי לתקן את כל הסיפור של מוסכי ההסדר, שהוא אחת השערוריות הגדולות שיש, מורכב יותר, מסובך יותר, הכול אני מבין. אבל לפחות יש שלוש ארבע הערות שלגביהן אמרו לנו אז: זה נכון אבל זה מצריך תיקוני חקיקה, לא תיקוני תקנות אלא תיקוני חקיקה, אמרו לנו אז גם בוועדת הכלכלה, שלוש ארבע ההערות האלה שמוסכמות על כולנו. לכן הצעתי לך להקים תת-ועדה של שלושה ארבעה חברים שתדון על זה יומיים שלושה, פשוט על התקנות האלה. יש שתיים שלוש הערות שהן מוסכמות, והצגתי את הדוגמה: העלאה ל-60 רכבים, תעודת המקור. הגשנו אותן בהסתייגויות. יש כמה הערות מקצועיות שכולם הסכימו עליהן, גם בוועדת הכלכלה הקודמת. צריך על הדבר הזה להסכים. לפני שהייתה ממשלת מעבר, לפני הכול זה הוסכם ואמרו לנו: חבר'ה, אבל אין מה לעשות, צריך להגיש תיקוני חקיקה. הגענו לתיקוני חקיקה. בואו נגיש גם את התיקונים האלה, לפחות אנחנו ככנסת. אני מבקשת לציין שתקנות ייבוא הותקנו כבר לפני ארבע שנים וחצי. גברתי היועצת המשפטית, קודם כול חברי הכנסת מתייחסים ואחר כך אנשי המקצוע מגיבים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שבמצב הנתון, עם הירושה שקיבלנו מן הממשלה הקודמת, אנחנו חייבים להאריך את תוקף החוק עד סוף השנה,

יחד עם זאת, אני חייב לציין, אני חבר כנסת חדש, נמצא כאן שישה חודשים ובאמת באתי עם המון מוטיבציה לחוקק חוקים ולקדם דברים. אני רואה פה חוק שנחקק בשנת 2016, לפני חמש שנים כמעט. למה הוא נחקק? הוא בתוקף?

חמש שנים זה לא די זמן להתקין את התקנות? אני באמת לא מבין את זה. החוק בתוקף. חמש שנים. בעיניי זה לא סביר. אני שומע פה את החברים מן הקואליציה הקודמת. אתם לא הארכתם אותו שלוש ארבע פעמים? עכשיו אתם מגישים 1,500 הסתייגויות? לא. תשאל את היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה.

שם השתוללתי ומרגי כמעט הוציא אותי מן הוועדה. אני לא מדבר עליך. אני מדבר על הקואליציה הקודמת. לא הארכתם את החוק? על מה אתם מדברים? תודה. אנחנו עושים מה שעשיתם בפעם שעברה. דחו לנו את זה רק בשישה חודשים ואמרו שיביאו תקנות. היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה, בבקשה. אני רוצה להגיד בקצרה כמה התייחסויות לדברים שנאמרו. הדבר הראשון, אם הוראת השעה הזו לא תוארך, המשמעות תהיה לקונה משפטית בהסדרה של חלק מן התחומים בענף הרכב, כלומר לא תהיה הסדרה. זאת המשמעות. מה זה אומר? אחדד את השאלה: לפעמים בוועדת הכספים הגיעו בבקשה להארכת מועד לאחר שכבר פקע המועד בחצי שנה,

אני מאמין שגם בוועדת הכלכלה זה קרה.

רצוי שלא. נכון שרצוי שלא, אבל זו המציאות וזה קורה. תסביר לנו את החומרה, מה קורה אם עכשיו התוקף יפקע. מה יהיה לנו בינתיים במצב הזה? מתי זה יפקע ומה יקרה לנו מאותו רגע? כפי שאמרה נציגת משרד התחבורה, חוק הרישוי מסדיר כמה וכמה ענפים. לגבי חלק מן הענפים יש סעיפי חקיקה ראשית, יש תקנות שנדונו ארוכות ואושרו בוועדת הכלכלה ומסדירות היום חלק מן התחומים. למשל תחום ייבוא הרכב שהוזכר כאן, יש לגביו סט רחב של הוראות. חלק אחר מן התחומים המשרד לא הספיק להשלים בו את התקנת התקנות. חלקן טעון את אישור ועדת הכלכלה, ומכיוון שכפי שאנחנו יודעים במשך תקופה ארוכה לא הייתה ועדת כלכלה פעילה, גם בשנת 2019 לא הייתה ועדת כלכלה, אז המשרד לא הספיק להביא את התקנות האלה לאישור הוועדה. המשמעות אם תפקע הוראת השעה הזאת שקובעת את תוקפם של צווי הפיקוח צווי הפיקוח זה החקיקה הישנה שהייתה בתוקף לפני שהחוק נחקק, והצווים האלה מסדירים בצורה ארכאית ומיושנת, אבל כן מסדירים, כמה ענפים, למשל ענף המוסכים. אם הצווים האלה יפקעו תהיה לקונה, לא תהיה הסדרה בעצם, הענף הזה לא יפעל לפי כללים ברורים ומי שיפעל בו יהיה חשוף לענישה פלילית למשל. לכן אני חושב שנכון שאפשר לעתים להאריך גם לאחר שפוקע המועד אבל זה לא דבר רצוי, לא מבחינה משפטית וגם לא מבחינת הוודאות בענף. הענף הזה צריך לדעת לפי אילו כללים עובדים בו. אתה לא נמצא במצב רגיל. אתה נמצא במצב שאין ועדת כלכלה, שבעוד שבוע תקום ועדת הכלכלה. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים. אם היית יודע שתוך שבוע תקום ועדת הכלכלה לא היית נותן לדיון הזה להתקיים. אני לא אחראי על הקמת הוועדות ועל קביעת הדיון. אני רק יודע שהוראת השעה פוקעת ב-6 ביולי ובעצם החל מ-6 ביולי כבר לא תהיה לנו הסדרה בתחומים האלה. אני רוצה להגיד שני דברים, ברשותך. הבנתי שיש תקנות שכבר מוכנות וצריכות לצאת. קודם כול אפשר היה להביא אותן, כדי שאנחנו נראה את התקנות הללו. למה אנחנו צריכים לקבוע עוד חצי שנה כשאפשר להביא אותן מחר או מוחרתיים? אני חושב שזו שאלה נכונה מאוד. נכון שמשרד התחבורה יציג בפני הוועדה אילו תקנות מוכנות,

מה לוח הזמנים להבאתן, אילו מהן טעונות אישור ועדת הכלכלה, כדי שבאמת לוועדה יהיו כלים להעריך האם הזמן שמציעים לתת כאן נדרש. חצי שנה זה המון הזמן.

יכול להיות, או שכן או שלא. אם התקנות מוכנות כבר אז חצי שנה זה המון זמן. תאריכו בחודש, לא בחצי שנה. אני לא מצליחה להבין את זה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כשענית לינון אזולאי אמרת שיהיה ואקום. ככל שאני יודעת, אבל אולי אני לא יודעת מספיק, זה לא שעכשיו צועקים שחסרים עוד שמאים או שהמשק כרגע במצוקה. האישורים שקיימים היום הרי קיימים. הם לא יהיו בתוקף, לא יהיה חוק, לא תהיה הסדרה. היא אמרה שלא צריך להאריך אותם. לשאלה שלי עו"ד ראובני ענתה שמה שקיים, קיים.

לא מבטלים רישיון קיים של מוסך או של שמאי רכב. שאלתי את גברתי והיא ענתה לי שכל האישורים והרישיונות שקיימים היום בפועל לא בטלים. מה שכן, אי אפשר לתת חדשים. הבנתי נכון?

ואי אפשר יהיה לחדש את הקיימים אם יפקעו בטרם יותקנו תקנות. אני רוצה להבין: האישורים שקיימים והרישיונות הם לתקופות מסוימות?

את יכולה לומר לי מספרים, כמה אמורים לפוג? או שאת לא יודעת לתת לי מספרים? אין לא פה את הנתונים. הרישיונות בחלקם הגדול ניתנים לתקופות ארוכות יחסית של שש שנים אז יש להם זמן. יחד עם זה, אני לא יכולה לדעת מתי תקום ועדת הכלכלה ומתי היא תדון בתקנות הללו. גם אם היא תקום מחר בבוקר ומוחרתיים בבוקר אניח את התקנות על שולחנה אני לא יודעת מתי הן ייקבעו לדיון. אני לא רוצה להיות במצב הזה. זה גורם נזק לציבור וזה בשום אופן לא משפיע, פוגע או משנה את האפשרות לדון במדיניות גופה במסגרת החוקית המתאימה. דיון בסעיף הזה, האם לאפשר למנהל לתת רישיונות לאנשי מקצוע, זאת לא צריכה להיות הזדמנות להעמיס על המסמר בקיר ולתלות עליו את כל שאלות המדיניות שקשורות בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. לגבי מה שעשינו, העברנו סדרה של תיקוני תקנות שכבר הועברו. אני יכולה למנות את כל אלה שכבר נעשו. אשמח אם תוכלי למנות אותם. זה נמצא בדברי ההסבר. התקנו את תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו); תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב) אלה שני סטים של תקנות בעניין רישוי, סט אחד עם אישור הוועדה וסט אחד בלי אישור הוועדה, תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי); תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות); תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי); תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם); ותקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות המותרות שלא במוסך או במוסך נייד). אני לא למדתי משפטים. אני רק רוצה לשאול שאלה: מוסכי הסדר, מישהו ייכנס אליהם עכשיו? אלה כבר הותקנו. מה לא הותקן? השאלה הבאה היא מה לא הותקן. מה לא הותקן: שני סטים של תקנות בענייני מוסכים, אחד שצריך את אישור הוועדה ואחד לא לפי הוראות החוק

רישוי שמאים אותו דבר, לפי חלוקה דומה. אם לא צריך את אישור הוועדה למה זה לא הותקן? כי הסטים האלה תלויים האחד בשני. אני לא יכולה לקבוע תנאי רישוי שמחייבים תשלום אגרות בסט שלא צריך אישור ועדה כשהאגרות נמצאות בתקנות שמצריכות אישור ועדה. אז זה כן תלוי באישור ועדה. הסט כשלעצמו לא, אבל הם הא בהא תליא. סעיפי התחילה שלהם קבועים, הם יכולים להתפרסם רק בו-זמנית. אני רוצה לדעת שני דברים: אם לא נתקין את התקנות, האם זה ישנה משהו במוסכי ההסדר או בשמאים בהסדר? האם זה ישנה בדיקה אחת במוסכי ההסדר? האם ייכנסו למוסכי ההסדר אלה שייתנו להם רישוי או השמאים החדשים ייכנסו להסדר? אתה חבר כנסת הרבה יותר ותיק ומנוסה ממני, חבר הכנסת פינדרוס, ולכן אתה בעצמך יודע שהטענות שאתה אומר עכשיו לא רלוונטיות להצעת החוק שלפנינו. כן רלוונטיות, כי היא אומרת שיהיה ואקום. ואקום של מה? של מוסך שלא יוכל להתפרנס? פינדרוס, אתם לא הארכתם את זה לפני שנתיים? אני התנגדתי. לא אתה. הקואליציה שהיית חלק ממנה. אני לא הייתי חלק מן הקואליציה.

אז יש לו עכשיו הזדמנות. חבר הכנסת אזולאי, יש לי פה אינפוט מעניין מאוד, שפעם אחרונה שהאריכו את הוראת השעה הזאת הייתה בוועדת הכספים, בינואר 20, והצבעתם בעד. ומה קרה אז? אמרו לנו: תנו לנו רק כמה ימים להתקין תקנות. מספיק. כמה אפשר להאריך? פנית אליי ואני רוצה לענות. אני מכבד את מה שאתה אומר. אם יורשה לי להשיב. קודם כול, אני מכבד שיועץ משפטי מרענן את הזיכרון של חברי הוועדה ועוזר ליושב-ראש. זה התפקיד שלו, זה בסדר גמור. הוא משתף פעולה, רק שישתף פעולה דו-צדדית. בסך הכול אני שאלתי והוא ענה. גם אם לא שאלת, הוא צריך להגיד את האמת שזה היה פה בוועדה, זה תפקידו של היועץ המשפטי. בנושא שעליו אתה שואל בעניין ההצבעה בפעם שעברה נכון, בהצבעה בפעם שעברה, יכול להיות שזה הגיע לפה,

אבל לא משנה, יכול להיות גם שהייתי בוועדה והצבעתי. אז מה אתה רוצה, שבעוד חצי שנה יביאו לנו עוד פעם בקשה שנאריך את זה, ובעוד שנה יביאו לנו עוד פעם בקשה שנאריך את זה? ובעוד שנתיים עוד פעם? הם לא העבירו לוועדת הכלכלה כי התנגדנו, כי מרגי ידע שהוא לא יכול להעביר את זה. כפי שאם אתה היית בוועדה היית זועק על הדבר הזה, שמבחינתך היה צודק, אני מבחינתי היום, אחרי שהצבעתי בעד ההארכה פעם אחת, אין שום סיבה שהיום אצביע להאריך אותו עוד ועוד, עם כל הכבוד. לכן אנחנו מבקשים שפעם אחת יביאו את התקנות כפי שצריך.

תקבלו הארכה לחודש, תביאו את התקנות בתוך חודש.

אם זה יוארך בחודש כולנו נצביע בעד, אם תביאו את התקנות בתוך חודש. אתם לא יכולים להאריך בחצי שנה. זה דבר לא ראוי. הנה, הזכיר היועץ המשפטי,

אני מבקשת להזכיר שמינואר ועד יוני בשנה שעברה לא הייתה ועדת כלכלה. אין בעיה. אבל משרד התחבורה היה? למה לא הכנתם תקנות? הייתם שמים אותן עכשיו. הכנו תקנות, הן מחכות. תביאי אותן עכשיו ונדון עליהן היום. אבל זה בוועדת הכלכלה. צריך להציג את זה בפני השרים.

לפני שאת מדברת בוועדה את צריכה להציג את עצמך לפרוטוקול. דבר שני, קודם כול חברי הכנסת שואלים שאלות ומקבלים תשובות.

אני רוצה להוסיף, ואמרתי את זה גם קודם ואגיד את זה שוב: לי חסרים נתונים. דיברנו פה על ואקום, על משהו שיפגע בציבור. אני רוצה להבין כי אין לי נתונים. כמה רישיונות חסרים? האם פנו אלינו ואנחנו לא יכולים לתת רישיונות למוסכים ולשמאים ובכמה מדובר?

מבחינתי הדיון הזה צריך להיות בוועדת הכלכלה. אם יש מאות שמסתערים על הדלתות של משרד התחבורה ואומרים: חסר לנו,

ניתן הארכה של חודש ותביאו, כי הכול כבר מוכן. אבל אם אין כאלה, אפשר להשהות את הכול. נגיד לממשלה: תקימי בבקשה ועדת כלכלה כפי שצריך, ולהעביר את זה לוועדת הכלכלה. לא יקרה כלום אם נמתין שבועיים של: רגע,

כי לא עושים כלום, כי לא קיבלנו נתונים ומבחינתי כרגע אין אף אחד שדופק על הדלתות ואומר: חסר לי,

אז בואו נעביר את זה כפי שצריך לוועדת הכלכלה. זה צריך להיות בוועדת הכלכלה, שתקום במהרה בימינו,

תוך שבוע שבועיים, והכול יעבור לשם. למה צריך לעשות את זה כאן ועכשיו בבהילות כאילו מישהו רודף אחרינו? אף אחד לא רודף אחרינו, אני לא ראיתי רדיפה. שמעתי בתחילת הדיון את חבר הכנסת פינדרוס ואני חייב לציין שהזדהיתי עם כל מילה כמעט. זה לא תקין, צריך לעשות שם רפורמות. אני מבטיח לך שאני אהיה חלק מן הרפורמות האלה שאתם לא השכלתם לעשות. אבל במצב הנתון אנחנו חייבים להאריך את החוק. חשוב שתצא מפה אמירה שאין מקום להארכה נוספת אחרי 31 בדצמבר 2021. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי הגיש שלוש הסתייגויות חשובות ומהותיות לטענות חברי האופוזיציה. אני מבקש מנציגי המשרד להגיב על ההסתייגויות האלה,

קודם כול, באופן כללי, אני חוזרת ואומרת שההערות ששמענו לא קשורות בשום דרך לסעיף החוק האחד והיחיד שאנחנו ביקשנו לתקן בעניין המועדים אלא הן הערות מהותיות להסדרים בחוק עצמו. זה לא הצעת החוק של משרד התחבורה שמונחת לפניכם. אם זה היה אז לא היינו צריכים להגיש את זה כהסתייגות. אבל גם הסעיפים הצעת החוק שהונחה איננה בכלל עוסקת בייבוא רכב. אנחנו מעלים את זה לדיון. עכשיו לגופו של עניין - - - אגב, הייתי מציע, כשאת מדברת איתנו תתחילי בגופו של עניין, זה תמיד הכי טוב. אני שמה את זה במסגרת, קודם שמה את המסגרת ואחר כך נכנסת למהות. לגבי הסעיף הראשון יש לשרה סמכות להאריך בצו את התקופות של הוראת השעה המדוברת. נעשה בה שימוש פעם אחת. אנחנו נמצאים בהליך שייחתם בימים הקרובים הנוסח כבר מוכן והוא פורסם להערות הציבור. אנחנו בישורת האחרונה, בהארכה נוספת. החוק קבע את האופן שבו תוארך הוראת השעה בזמן שמגבשים מדיניות. כאשר נחקק החוק ב-2016 היה דיון מקיף מאוד בשאלה הזאת, אמרו: בואו נראה במשך תקופה מסוימת איך זה עובד ואז נקבע הסדר קבוע. אנחנו מאריכים את תקופת הוראת השעה לצו שיבוא לאישור ועדת הכלכלה, ובמקביל אנחנו עובדים על תיקון חקיקה שיעגן את זה לאורך זמן. אז אין לכם התנגדות להסתייגות הזאת. אנחנו חושבים שלא נכון לעשות את זה כאן. כל הזמן נאמר כאן שוועדת הכלכלה תדון. זה מומחיות של ועדת הכלכלה. אנחנו עומדים להביא את זה לוועדת הכלכלה, אז פתאום עכשיו ועדת הכספים רוצה להתערב? אני לא מבין, למה את מדברת בסגנון הזה? אנחנו מכבדים אותך, באמת. אתם מתערבים בוויכוח שלנו כחברי כנסת? אם אנחנו מדברים על ועדת הכלכלה או לא, תפקידכם להישאר מקצועיים. תשאירו לנו את הוויכוח הפוליטי. אם אתם לא מתנגדים להערות אז מה אכפת לכם איפה הדיון נערך? את רוצה להיכנס אל תוך הפוליטיקה?

נכניס אותך אל תוך הפוליטיקה ונדבר פוליטיקה. תפקידך להיות מקצועית. תישארי מקצועית. אנחנו מכבדים אותך ולא דיברנו אליך שלא בכבוד. לא יכול להיות שאת תיכנסי לוויכוחים הפוליטיים של חברי הכנסת, זה לא מכובד וזה לא מכבד אותך כגורם מקצועי. אני מתנצלת אם זה התפרש כהערה פוליטית. אני רק מנסה להבין את העקביות של הדיון. הרי שמעתי אותו עד עכשיו. לגבי הנושא השני זה דבר שנמצא אצלנו בדיונים מקצועיים. אני בימים אלה כותבת תיקון לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, שיעסוק גם בנושא הזה. אנחנו עדיין עוסקים בשאלה מה המספר הנכון. אנחנו מסכימים שצריך להעלות. אני חוזרת ואומרת גם כאן, זה דבר שצריך לבוא בצורת חקיקה מסודרת, אחרי שמפרסמים להערות ציבור, כפי שעושים בתזכיר חוק, אחרי שדנים, אחרי שכל משרדי הממשלה בינם לבין עצמם דנים על ההשלכות והמשמעויות. שום משרד לא מחוקק לבד. לגבי הנושא השלישי הבעיה של תעודת מקור ידועה לנו. מקורה בהסכמים בין-לאומיים שמדינת ישראל חתומה עליהם. המכס מתנגד לביטול תעודת המקור. אני לא יכולה להסכים לו, ואנחנו גם לא הכתובת לדיון בנושא הזה מכיוון שזה קשור בהסכמים בין-לאומיים שהמכס אחראי על יישומם. את מבין שמדובר כאן כשהיבואן הרשמי כבר הציג תעודת מקור על סוג הרכב הזה.

בדקתי את זה במשך שנה שלמה. לכן הם לא הביאו את זה לוועדת הכלכלה.

על ההסכמים הבין-לאומיים הוא פיקציה. פניתי לרשות המסים והם לא ידעו, הם שלחו אותי למשרד החוץ. משרד החוץ אמר: מה פתאום, אין לנו בעיה כזאת. אראה לך התכתבויות. פשוט סאלח שבתי. אני יכול להוציא לך את ההתכתבויות במשך שנה שלמה על הסיפור הזה. סאלח שבתי. מערן יעקב ועד החבר'ה של משרד החוץ, כל אחד זרק על השני. בסוף התברר שיושבים על זה שלושה לוביסטים של היבואנים הגדולים. תפסיקו, די. סיפורי עלי באבא. משרד התחבורה פתאום נהיה משרד החוץ. אני מנהלת תחום כלכלה במינהל התנועה

נושא תעודת מקור אף פעם לא היה בתחום טיפולנו. אנחנו אומרים את זה בכל ועדה. הייתי בישיבה בוועדת הכלכלה. אמרתם שזה כן. אמרתם שזה בגלל הסכמים בין-לאומיים ושנלך לרשות המסים. הלכתי לרשות המסים. הסכמים בין-לאומיים זה לא שלנו, זה של המכס, זה של רשות המסים. אנחנו קיימנו ישיבות עם רשות המכס. אנחנו מקיימים כרגע ישיבות גם עם משרד הכלכלה כדי לנסות לראות האם אנחנו יכולים לעזור דרך הנספחים הבין-לאומיים של משרד הכלכלה, לסייע ליבואנים הזעירים לקבל את תעודות המקור הללו.

גם עם הבקשות שהגשתם לתיקון חקיקה, גם אם נתקן אני לא יודעת אפילו איך לתקן את החקיקה הזאת - - - יש לי סעיף.

גם אם נתקן את החקיקה שלנו, הדרישה היא לא שלנו. אצלנו לא נדרוש את זה אבל המכס כן ידרוש את זה. אתם צריכים לטפל בבעיה מולם. נוסיף כאן: "על אף האמור בכל דין" וזה יסתדר עם כולם. בדיוק, מילה אחת. לא צריך יותר.

אבל ברור לך, אדוני היושב-ראש, שמה שמוגש כאן זה דברים שמתגלגלים, דברים שנוצרו בגלל בירוקרטיה. חבר הכנסת קרעי, מי יצר אותם? ליברמן לפני שנתיים וחצי כשלא רצה להיכנס לממשלה איתנו, הוא יצר את הכול,

בין 2016 לעכשיו הוא היה כמה ימים בממשלה. נעזוב את זה. אנחנו באמת מתעקשים. אם רוצים דיון מהותי, זה לא יקרה בכל החוקים, שנוותר על ההסתייגויות ועל הפיליבסטר,

נעזור לעוד קבוצת אוכלוסייה. לדברי היועצת המשפטית זה קשור רק לליברמן, זה משרד החוץ, זה ההסכמים הבין-לאומיים. רק לליברמן... ליברמן היה שר החוץ היחיד במשך 70 שנה בהיסטוריה של מדינת ישראל... אני מבקש לעבור לקריאת הצעת החוק. הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021 "תיקון סעיף 247 1. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו 2016‏, בסעיף 247, במקום "ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)"." יש לי שאלה: האם המועד הזה יהיה ריאלי להשלמת התקנת התקנות? כדי שלא נידרש שוב ושוב לעוד ועוד הארכות. מבחינת מה שמוכן אצלנו כן. מבחינת הפנאי של ועדת הכלכלה לדון בזה - - - בלי קשר לוועדת הכלכלה.

מבחינתנו כן. הדברים מוכנים. יש דברים שמצריכים התייעצויות, למשל לגבי אגרות אני צריכה לחדש את הסכמת שר האוצר, אני צריכה לקבל אישור של שר האוצר החדש. כבר פנינו לבקש. דברים מן הסוג זה. מבחינתנו כן. השאלה היא אלה תקנות מקצועיות וזה תלוי בכמה זמן ועדת הכלכלה תוכל להקצות לנו. אני שואל מה המועד שקצבתם לעצמכם להביא את התקנות לאישור ועדת הכלכלה. ברור שאם תביאו אותן באוקטובר אז חודש וחצי או חודשיים זה לא זמן מספיק. גם לא נכון להגביל כל כך את הוועדה להפעיל את הפיקוח הפרלמנטרי שלה במשך חודש וחצי כאשר אתם עובדים על התקנות כבר כמה שנים. אנחנו מציגים את הדברים, השרה בכל כמה ימים נכנסת לעוד תחומים ודברים שמוצגים בפניה. אני מניחה שעד חודש אוגוסט,

הדברים שצריכים להגיע לוועדה יגיעו אליה. מכאן ואילך, בספטמבר זה חגים, אין ימי עבודה וזה תלוי כבר בלו"ז של הוועדה. בסדר גמור. תודה רבה.

10:55.